הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016 (תיקון), התשפ"א 2021, הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021. עוד אודיעכם כי על פי סעיף 96(ד) לתקנון הכנסת, משחדלה חברת הכנסת עינב

לכהן בכנסת היום, כ"א בטבת התשפ"א, 5 בינואר 2021, נמחק שמה מהצעות חוק שהייתה שותפה להן עם מציעים אחרים.

הצעת חוק שמספרה 2457/23, שהוגשה מטעמה כמציעה יחידה, הוסרה מסדר-היום. משחדל חבר הכנסת אליהו חסיד לכהן בכנסת ביום כ"ו בתשרי התשפ"א, 14 באוקטובר 2020, נמחק שמו מהצעות חוק שהיה שותף להן עם מציעים אחרים. הצעת חוק שמספרה 1615/23, שהוגשה מטעמו כמציע יחיד, הוסרה מסדר-היום. עוד הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת קטי קטרין שטרית, אלעזר שטרן,

מיכאל מלכיאלי ויצחק פינדרוס בנושא: סטטוס קידום הנגשת מערת המכפלה.

ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מיכל וונש, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום חמישי שעבר, 31 בדצמבר, הגישה משפחת גולדין עתירה לבג"ץ המבקשת לחשוף את הסחורות הנכנסות לעזה ולמנוע את כל מה שאינו דרוש על פי הדין הבין-לאומי עד להשבת שני החללים, הדר גולדין ואורון שאול, ושני האזרחים, אברה מנגיסטו והישאם א-סייד,

הומניטרי תמורת הומניטרי. בנושא זה גם לכנסת יש תפקיד, סמכות ואחריות לפקח על גורמי הביצוע, ולדרוש את עמידתה של מדינת ישראל בדרישות ההדדיות של הדין הבין-לאומי. זהו לא תפקידו של בית המשפט. בין שלל הנושאים שיוזנחו עם יציאת הכנסת לפגרה, ולפני תחילת הרעש שתביא עימה מערכת בחירות נוספת, חשוב לי להוקיר את עבודתם ואת הדוגמה האישית של נשות ואנשי הכנסת באחריות האישית, הממלכתיות וכיבוד המשכן והמעמד, בעבודה המקצועית והמסורה של צוותי הוועדות, של משמר הכנסת, של הסדרנים ושל כל מחלקות הקבע של בית זה. נוכחותכם מזכירה לנו,

שתפקידנו להתעלות מעל המפריד לטובת כלל הציבור הישראלי בפעילותנו בוועדות, בקידום הצעות חוק ובשימוש בכלים הפרלמנטריים כמו בשאר פעילותנו הציבורית. תודתי והערכתי נתונה לכן ולכם, שגם ברגעים קשים אתם מהווים השראה ותקווה. אשר לשלל הנושאים הקריטיים שעומדים בפני מדינת ישראל, מהשבת החללים והאזרחים עד אתגרי הקורונה הכלכליים, הבריאותיים והנפשיים, מטיפול בהתמכרויות, זיהוי והסרת חסמים שיעודדו עלייה והשתלבות, ועד לנושאים חיוניים במלחמה המתנהלת על דמותה וזהותה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, פנימה ומחוץ, כל אלה ימתינו לשובנו. מי ייתן ונשכיל גם אנחנו לבצע את תפקידנו באחריות, לזהות ולמצות את ההזדמנויות הרבות לצד המשבר שבעיצומו אנו נמצאים.

חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, רגע לפני יציאת כנסת ישראל לפגרת בחירות, חשוב מכול לדבר על ערך האחדות, הנדרשת בין כל המחנות דווקא בתקופה זו. יש שני סוגי ירקנים בשוק: האחד מדבר בשבח הסחורה שלו, כמה העגבניות שלו טריות ובריאות, והשני עסוק רק בלהשמיץ את הסחורה של חברו. ואני אומר לכם, בדוק: רוב האנשים ייקנו אצל הראשון המשבח את סחורתו הטובה, כי זה יותר משכנע מסתם השמצות זולות של השכן ממול. קנו עצה בחינם: כל מפלגה תתמקד במה שהיא עשתה ובתוכניות שלה בעתיד. זה הרבה יותר מועיל, משכנע ועוצמתי. אני גם שמח שזו דרכה של תנועתי, תנועת ש"ס, בראשותו של השר הרב אריה דרעי, שמבקש מאיתנו תמיד להציג את ההישגים ללא השמצות והעלבות. וכאן אני אזכיר רק בקצרה משהו קצר מ"חובת הלבבות",

"אין ביד אחד מהברואים להועיל את נפשו ולא להזיקה, ולא לזולתו כי אם ברשות הבורא יתברך. וכשירגיש האדם שלא יועילנו ולא יזיקנו אחד מהנבראים, אלא ברשות הבורא, ישוב ליבו מיראתם ותקוותם, ויבטח על הבורא לבדו." זה מ"חובת הלבבות", שער הביטחון,

שאומר שהכול מכּתוּבּ מלמעלה. הכול מלמעלה. נעשה את זה יפה, נכבד אחד את השני ובטוח שנעבור את הבחירות בשלום.

חבר הכנסת מתן כהנא, איננו. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. ברשות אדוני היושב-ראש, בימים האלה כולנו נחשפים להפגנות על הריגתו של הנער אהוביה סנדק. אני רוצה להגיד קודם כול למשפחה, לחזק אותם. אני חושב שנעשה פה עוול. אם סגן מפקד מח"ש אמר שנעשה פה עוול ונעשה פה פשע, וגם לא קראו לחוקרים מייד לאחר התאונה שקרתה, אני חושב שזה דבר שהוא מחדל. לא פעם אנחנו אומרים שמח"ש היא מחלקה לחיפוי שוטרים. צריך פעם אחת ולתמיד לטפל במחלקה הזאת.

אדוני היושב-ראש, שבפעם הבאה משרד המשפטים יהיה בידיים הנכונות, שיודעות לעשות את הסדר הנכון והטוב למען עם ישראל, למען אותם אנשים מסכנים. מילה טובה לארגון חוננו, שעושה עבודה טובה ורוצה להוציא את הצדק לאור.

אנו מקווים שאותם שוטרים, שהיו אשמים בהריגה, ולא אותם נערים, שלקחו אותם ועליהם מלבישים את התיק הזה, אלא אותם שוטרים, שיגיע באמת משפט צדק ויראו מי הרג את הנער הזה, ויבואו על עונשם מי שצריכים לבוא על עונשם.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, זאת הזדמנות לברך אותך על בחירתך היום באופן מלא ורשמי ליושב-ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה. איחולי הצלחה מכולם.

תודה, אדוני היושב-ראש.

אבל אם אני מדבר דקה לפני, אני כבר רוצה לברך את שני חברי הכנסת החדשים, שמוסיפים לכבודה של הכנסת, עוד לא חברי כנסת, אבל או-טו-טו את ולדימיר ואת קינלי, משה טור פז. אדוני היושב-ראש, התפרסם היום שהרמטכ"ל, רב-אלוף אביב כוכבי, החליט לשלב בתוכנית ממדים ללימודים דרישה מהנהנים,

החיילים המשוחררים: עבודה בקהילה. אני רוצה לברך אותו על כך. אני חושב שזאת דרישה נכונה, שמאפיינת מאוד את היחסים שבין צה"ל לבין החברה הישראלית. בהזדמנות הזאת אני רוצה לברך, כמובן גם את הרמטכ"ל גדי איזנקוט, שיזם את התוכנית, את שר האוצר, שגם דיברתי איתו, ושכיסה את מה שצריך לשנתיים הקרובות, ולא פחות מכך את אגודת FIDF,

היא לקחה על עצמה מימון כבד, סבסוד כבד, של התוכנית הזאת למשך השנתיים הקרובות,

אם משרד הביטחון יתקשה בעתיד, או שבעתיד נצליח אנחנו בכנסת להפוך את החובות האלה כלפי החיילים שלנו, אם לא באמצעות יוזמות מקומיות, לחוק לתפארת מדינת ישראל.

תודה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת יוסף טייב, איננו, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו, חבר הכנסת ניסים ואטורי, איננו. חבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול פורסם כי לראשת עיריית אור יהודה, גב' ליאת שוחט, הוצמדה אבטחה בשל ניסיון של פורעים כנראה לפגוע בה או להרתיע,

זריקת רימון לכיוון ביתה. קודם כול, אני רוצה לחזק את ידיה, כמו את של כל ראשי הערים, שעושים עבודת קודש במהלך כל השנה ובפרט בעידן הקורונה, לקרוא לכל גורמי האכיפה לנקוט יד קשה, ולא להרפות ולהחליש את ידי העוסקים במלאכה, את ראשי הערים ואת האנשים, שחלילה פחד כזה יגרום להם לסטות מהדרך, לחזק את משפחתה. גם אני בעצמי חוויתי בעבר ניסיונות כאלה, והוצמדה לנו אבטחה, אבל אלה דברים שרק מחזקים אותנו. כמובן, כמוה כמו כל ראשי הערים.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להעלות היום, בדקה שעומדת לרשותי,

של הגאון הגדול רבי מצליח מאזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו, שהיום בשנת תשל"א, 1971, בדרכו לתפילת שחרית בעיר תוניס, נרצח ביריות על ידי שונא ישראל. הרב מצליח מאזוז הובא לאחר מכן לקבורה בהר הזיתים, ועל שמו עומדת לתפארה ישיבת כיסא רחמים בעיר בני ברק.

אני אומר בקצרה דבר הלכה בשמו. בהלכות משלוח מנות הרב פסק שיש להקדים את מצוות משלוח מנות למתנות לאביונים, ועל ידי כך, במידה שמקבל משלוח המנות הוא גם עני, מקיימים גם מצווה נוספת. בסוף הסעיף ההלכתי הזה, הרב מייחל ומברך: יהי רצון שלא יבואו בני ישראל,

לידי דקדוקי עניות,

לא יצטרכו זה לזה ולא לעם אחר, ויריק ה' יתברך לכם ולנו ברכה עד בלי די לעבודתו, יתברך שמו. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה. חבר הכנסת ואטורי, אתה רוצה לדבר? בבקשה. דיברתי פה לפני כשבוע בנושא איסוף נשקים מכיתות כוננות. התחילו היום כבר לאסוף נשקים. זה חמור מאוד. אני קורא לשר הביטחון להתעשת ולעצור את הדבר ההזוי הזה, להשאיר את הנשקים שם, אצל כיתות הכוננות. מפרקים את כל כיתות הכוננות בגולן ובגבול הצפון, בגבול הלבנון. תודה. תודה רבה.

חברות וחברי הכנסת, עד כאן פרק הנאומים בני דקה. מכאן אנחנו עוברים בהתרגשות ובשמחה להצהרות אמונים של חברי הכנסת המצטרפים היום למשכן הכנסת. חברות וחברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של אבי ניסנקורן, שנכנסה לתוקפה היום, יום שלישי, כ"א בטבת התשפ"א, 5 בינואר 2021, בא במקומו חבר הכנסת ולדימיר בליאק. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חבר הכנסת ולדימיר בליאק לעלות לדוכן. רבותיי, נא לשמור על השקט בבקשה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תשיב: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת.

תודה רבה, ושיהיה בשעה טובה ובהצלחה גדולה.

מכובדיי, נא לשמור על השקט, בבקשה.

אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותה בכנסת של עינב קאבלה, שנכנסה לתוקפה היום,

כ"א בטבת התשפ"א, 5 בינואר 2021, בא במקומה חבר הכנסת משה טור פז. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מזמין את חבר הכנסת משה טור פז לעלות לדוכן. אנחנו נמתין רגע שבני משפחתך יוכלו להיכנס. אנחנו נעשה מכאן ולהבא, אבל אי-אפשר לעשות בחלק הפורמלי. בני המשפחה היקרים מוזמנים לשבת. אקרא בפניך את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תשיב: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. בשעה טובה, ובברכה ובהצלחה גדולה. תודה רבה. אם כן, חברות וחברי הכנסת, עד כאן הצהרות האמונים של חברי הכנסת בליאק וטור פז. מכאן אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016 (תיקון), התשפ"א 2021, לקריאה ראשונה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה. יציג את ההצעה סגן השר יצחק כהן.

אדוני סגן השר, שזו אחת מהצעות החוק עם השם הכי ארוך שנתקלנו בהן. לא צריך. לא צריך שם החוק. בהכירי אותך, הנאום לא יהיה כאורך ההקדמה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו 2016 (תיקון), התשפ"א 2020, מ/1385. הצעת החוק שבפניכם,

כוללת תיקונים בחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020, אחמד, אתה מפריע לי. על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ המשבר, והחלטת ממשלה מס' 681 על סגר שלישי, שר האוצר והממשלה מציעים להאריך הקלות שניתנו במתווה הסיוע בהשתתפות ובהוצאות קבועות, ובפרט להאריך את הורדת הרף לירידת המחזורים הנדרשת לקבלת המענק ל-25%.

אדוני היושב-ראש, מוצע לקבוע מענק חד-פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה נמשכת. להלן התיקונים המוצעים, בתמצית: 1. מוצע להאריך את התקופה שבה יוגדר רף זכאות נמוך בגובה של 25% למענקי סיוע להוצאות קבועות לעסקים שסבלו מירידה במחזור העסקים גם לתקופת הזכאות ינואר-פברואר 2021. כמו כן מוצע לקבוע,

כי בסמכות שר האוצר להאריך הרחבה זו לשאר תקופות הזכאות. 2. מוצע לקבוע מענק סיוע חד-פעמי לעסקים על פגיעה מתמשכת כדלקמן, מיקי, אחלה תוכנית.

אני כבר מכיר את זה בעל פה, אדוני סגן השר.

מחר תכיר את זה, לא היום. גם מחר אני אהיה, מה אתה דואג.

אז תקשיב, שתהיה מוכן. רב מאיר כהן, א. לעסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה מעל 18,000 ש"ח ואינו עולה על 300,000 ש"ח, וחלה ירידת מחזור בשיעור של לפחות 25% בין פעילות העסק בתקופה שמחודש מרץ עד דצמבר

לפעילותו בתקופה המקבילה בשנת 2019 גובה המענק ייקבע בהתאם לעומק הפגיעה: בגין פגיעה של 25% 40% במחזור העסקים יינתן מענק בגובה של 3,000 שקל, בגין פגיעה בגובה 40% 60% במחזור העסקים יינתן מענק בגובה של 5,000 שקל, בגין פגיעה מעל 60% יינתן מענק בגובה 9,000 שקל, לעוסק פטור תיבחן ירידת המחזורים בשנת 2020 מול שנת 2019 לצורך קביעת הזכאות לסכומי המענק.

עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה בין 300,000 ל-400,000 ש"ח, שהיה זכאי לשלושה או יותר ממענקי הסיוע להשתתפות בהוצאות קבועות שניתנו באמצעות רשות המיסים, גובה המענק יעמוד על 50% מממוצע מענק ההוצאות הקבועות שניתן לעסק עד כה בגין תקופות זכאות בשנת 2020, עד לגובה של 50,000 שקל. אני במקומך הייתי קם, מיקי. אבקש מחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק, אני מוכרח לומר שאני עדיין מנסה להבין: אנחנו ב-2003, ב-2004, ב-2016 או ב-2021. כשנדע את התשובה לזה נרגיש שהתקדמנו. צודק, אדוני היושב-ראש. אבקש מחבריי חברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק ולהעביר אותה דחוף לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית, במטרה שמחר,

תחזירו את זה אלינו לפה,

בשאיפה שמחר נצביע גם על השנייה והשלישית.

תודה לסגן השר יצחק כהן. להצעת החוק הזו מוצמדת הצעת חוק לדיון מוקדם: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א 2020, של חברי הכנסת אופיר כץ וקטי שטרית. ההצעה הזו הוצמדה להצעה הממשלתית, רק שלצערי אני לא רואה כאן איש מהמציעים. בהיעדר הסמכה ובהיעדר מי מחברי הכנסת, לצערי ההצמדה תרד מסדר-היום. בלית ברירה, אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. ראשונה שבהם, חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין, איננה. חבר הכנסת מיקי לוי. כן, אדוני.

אתה רוצה לדבר? בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

השר, אתמול שוחחתי איתך טלפונית, וגם הייתי מאוד מאוד דומיננטי בוועדת הכספים. חלק מהתיקונים שאתם מביאים כאן,

ראוי להתכבד. הם מעל כל ויכוח פוליטי, ואני בעד הסיוע הזה שהממשלה/המדינה נותנת לעצמאים, והתיקונים שמובאים לכאן הם בהחלט תיקונים ראויים. הממשלה, אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, העבירה את הרשות לניצולי השואה, ללא מחשבה, למשרד לאזרחים ותיקים. זוהי טעות חמורה. כסגן שר האוצר מ-2013 גם אני כסגן שר האוצר וגם קודמי בתפקיד, וגם היום, טיפלנו ברשות באופן שוטף ועצמאי. ביקשנו בוועדת הכספים לעצור את המהלך הזה. ניצולי השואה ביקשו ואכן, לא עצרו. ראיתי מכתב של מנכ"לית המשרד לאזרחים ותיקים, שאומר: עזבו,

בגדול, בוועדת הכספים שיצביעו נגד, אנחנו ממשיכים בשלנו. אז דקה אחת לפני שהממשלה מתפרקת אני קורא למקבלי ההחלטות: הניחו ידכם מהרשות לניצולי השואה. גם הניצולים עצמם, היום קראתי מאמר מזעזע בעיתון יומי על מצבו של אחד מניצולי השואה בעיר נתניה. חודשיים וחצי לפני בחירות לא ראוי להעביר את הרשות לניצולי השואה למשרד לאזרחים ותיקים, המשרד המתפרק הזה, אני קורא לכולם, ואדוני סגן השר, תבקש גם משר האוצר. אני פונה לכל מקבלי ההחלטות: הניחו ידיכם, אל תיגעו ברשות לניצולי השואה. תשאירו את הרשות בשלב זה כמו שהיא הייתה בשנים האחרונות, במשרד האוצר. מערכת המחשוב קשורה למערכת המחשוב של משרד האוצר, האנשים במשרד האוצר יודעים לטפל ברשות. בסדר, הייתה החלטה פוליטית.

המצב הפוליטי הוא אחר, אדוני סגן השר. אני מבקש, בשם ניצולי השואה, שכולנו מקורבים אליהם ובשמונה השנים האחרונות אני מקורב יותר מאי פעם בגלל הטיפול הפרטני, להשאיר את הרשות באחריות משרד האוצר. גם החלטת ממשלה יכולה להשתנות. לא יכול להיות שבמשרד המתפרק הזה לאזרחים ותיקים המנכ"לית תוציא מכתב שמה שהיה בוועדת הכספים זה עניין אחר. אני מבקש ממך לעצור את המהלך הזה, זו חובה.

תודה. חבר הכנסת מיקי לוי, שאלה לי אליך כמייצג האופוזיציה כאן,

גם לחברי הכנסת טיבי וסעדי, שנמצאים כאן. לא נתנגד להצעת החוק. הינה, אדוני.

לא לא, לא זה מה שאני שואל. לא, ממש לא. אני שואל שאלה אחרת לחלוטין.

לצערי הרב, לא חבר הכנסת כץ ולא חברת הכנסת שטרית היו כאן בזמן, ולמרות שמשכנו זמן וניסינו לחכות שמישהו יגיע, איש מהם לא בא. כתוצאה מזה ההצמדה של הצעת החוק שלהם, שצריך לומר, קדמה בהרבה להצעת החוק הממשלתית, לא התבצעה.

כפי שכולנו יודעים, על פי התקנון החוק למעשה ירד מסדר-היום ואין אפשרות לדון בו מרגע שהתחלנו בדיון.

האם יש לכם בכל זאת נכונות להסכים, אני בעד. לאפשר את ההצמדה הזאת ולאפשר את הדיון המשולב, אבל זה רק בהנחה שאתם באמת, בשם האופוזיציה, מסכימים ומוכנים.

אני מייצג את הציבור הערבי.

זה החקלאים. אני בעד, קטי. דקה, מיקי. אתה אמרת את דעתך. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת טיבי, אתה יכול לגשת למיקרופון גם. אין בעיה. יש כאן כרגע נציגים של שתי סיעות האופוזיציה הגדולות, אז ככה אני חושב שנכון לנהוג.

לאחר דבריו של ראש הממשלה שצוטטו בערוץ 11 כאן, שאמר שהוא אוהב את הערבים, אני רוצה לבוא לקראת המציעים ולאשר את העלאת החוק שלכם, למרות שהאהבה נכזבת מאוד מאוד מאוד. אז אנחנו, אם כך, אז גם אני רוצה להשמיע את קולי,

בבקשה, גש למיקרופון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנציג השני של האופוזיציה, ומתוך היכרות ועבודה משותפת עם חברת הכנסת שטרית בוועדות השונות ובפרט בוועדת הכספים, אני חושב שמן הראוי לתת לה את הקרדיט המגיע לה. בהצלחה.

וכמו שציינת, גם בגלל שההצעה שלהם קדמה להצעה הממשלתית. נכון, היא באמת קדמה להצעה הממשלתית, אני חושב אפילו בפרק זמן לא מבוטל. היושב-ראש, גם, לשאול.

אני חושב שזה לא עניין של הממשלה, זה עניין של קואליציה ואופוזיציה. ראשית, אני מודה גם לחבר הכנסת מיקי לוי וגם לחבר הכנסת אחמד טיבי, שלפנים משורת הדין אפשרו את ההצמדה. לכן אנחנו גם, לפנים משורת הדין, נאפשר לחברת הכנסת שטרית לעלות ולנמק את הצעת החוק הפרטית המוצמדת. כאמור: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א 2020, של חברי הכנסת אופיר כץ וקטי קטרין שטרית. בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני ממש מתנצלת, נתקעתי בפקקים, אבל בסופו של דבר אני ממש מודה,

לשותפים הקואליציוניים ולשותפים באופוזיציה. תודה רבה. באמת שמתם את הדברים בצד לטובת החקלאים במדינת ישראל. מגפת הקורונה וההשפעות שהיא הביאה איתה הוכיחו כי יש משמעות גדולה לתוצרת החקלאית הישראלית, המעניקה ביטחון תזונתי לאומי שלא מבוסס על יבוא. ההגבלות וההנחיות המיוחדות שנוצרו בהשפעת המגפה הוכיחו עוד יותר כמה גדול הצורך לתמוך בחקלאים הישראלים שלנו ולשמור את ענף החקלאות עצמאי ויצרני. ענף החקלאות התמודד עם קשיים רבים עוד לפני התפרצות הקורונה. המגפה גרמה עוד יותר למחסור בידיים עובדות בענף, ונמנעה כניסת העובדים הזרים לארץ. במקביל נותר חוסר התעניינות של הישראלים בעבודה בחקלאות. הטלת מס מעסיקים על עובדים זרים נועדה לעודד עבודה מקומית בתחום, אבל כפי שניתן לראות גם לאחר השפעת נגיף הקורונה על שוק התעסוקה הישראלים לא פנו לעבודה בתחום הזה. לכן הבנו, חברי ואנוכי, כי הטלת מס לא תשרת את התכלית הציבורית, ולמעשה תביא על ענף החקלאות הישראלי ועל החקלאים היקרים שלנו מכה קשה עוד יותר. בעקבות המצב, הגשתי יחד עם חברי חבר הכנסת אופיר כץ, הצעת חוק שנועדה להאריך את הפטור על היטל העסקת עובדים זרים. הפטור הנוכחי ניתן עד סוף 2020, וסיומו היה עלול להוביל לפגיעה כלכלית קשה בחקלאים. לשמחתנו הרבה נענה שר האוצר ישראל כץ בחיוב לבקשה, והודיע כי יתמוך בהצעה. בהצעת החוק שהוגשה על ידו הוא מציע להאריך את הפטור הקובע מס מעסיקים בשיעור של 0% על עובדים זרים בחקלאות. ההארכה תינתן לשנתיים נוספות, עד 31 בדצמבר 2022, על מנת לאפשר לענף להתאושש ולצמוח. זוהי בשורה חשובה לעובדי ענף החקלאות בארץ. במשבר הנוכחי הבנו כמה משמעותי הוא יצור מקומי וביטחון תזונתי עצמאי. מחובתנו לתמוך בחקלאים הישראלים ולעודד תוצרת ישראלית. חברי חבר הכנסת אופיר כץ ואני מברכים על תמיכת שר האוצר ומסכימים להארכת הפטור לשנתיים, בעקבות הסיכום עם שר האוצר. ושוב, באמת תודה רבה לכם, ואני מתנצלת על מה שקרה.

תודה רבה. אנחנו חוזרים לרשימת הדוברים. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי,

מוותר. חבר הכנסת סעדי,

בדרכך לכאן נציין את השיפור שחל בסיעתכם בנושא צבע המסכות. בהחלט, חבר הכנסת סעדי, יש התקדמות מבורכת. אני מקווה שזה יגיע עד צמרת הרשימה. זו המסכה שאני תמיד לובש, למרות שהצבע שלי הוא צבע צהוב מובהק. אבל לאור כל העניין הזה של הצבעים, אדום וצהוב וזה וזה, אז אני מעדיף ללבוש בלי הצבע הזה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אה, גם כבוד השר, למרות שהוא בישיבת קבינט עכשיו, כבוד השר יזהר שי. אנחנו כאן, כבוד היושב-ראש, כאופוזיציה לממשלה הזאת, אבל כשיש הצעות חוק שבאות לתת מענקים וסיוע לעסקים שנמצאים במצב כלכלי קשה מאוד, ובמיוחד כשאנחנו בסגר, מעין סגר, כאילו סגר, ועכשיו גם הבנו שיש החלטה או-טו-טו על סגר מלא למשך עשרה ימים, אולי שבועיים. אז קודם כול, יש עניין אקוטי שאני חושב שהוא נוגע, כבוד היושב-ראש, ודיברנו על זה עם כבוד השר, שיעלה את זה בקבינט: יש בחינה לרפואה ב-18 בינואר. אני יודע, אני בקשר עם משרד הבריאות, שיש 2,150 נבחנים. תשמע, מלכיאלי, מלכיאלי: 2,150 נבחנים עומדים להיבחן במבחן הזה ב-18 בינואר. הנבחנים הבוגרים האלה לומדים כבר חודשים על גבי חודשים.

מי שיצליחו, ונאחל לכולם הצלחה, ייקלטו ישר במערכת משרד הבריאות, שמשתוקקת ומחכה להם. לכן אני מבקש מעכשיו, קטי, קטי, מבחן רפואה. מבחן הרפואה ב-18 בינואר. אם הסגר הזה, השר יזהר שי אמר שזה ממש על הקשקש,

ויכול להיות שבאמת זה יהיה היום האחרון. מעכשיו צריך לעשות את הסידורים ולהחריג את הבוגרים האלה. הם כולם עכשיו מתקשרים, כי עכשיו הם בשיא הלימודים ועכשיו ממש לא יודעים: להמשיך ללמוד,

גם פנו עולים חדשים מארגנטינה. הכול, אני מדבר על כולם.

במיוחד שהמערכת זקוקה לבוגרים האלה.

מה שקיבלנו, אני וחברי חבר הכנסת טיבי, אנחנו גם בקשר עם משרד הבריאות, עם פרופ' יציב, שאמר שהבחינה לא נדחית בינתיים, אבל אם יש סגר אז זה משהו אחר. לכן מעכשיו צריך להחריג אותם על מנת לתת לבוגרים האלה את הביטחון שהבחינה מתקיימת ושימשיכו ללמוד. נאחל לכולם בהצלחה. לעניין שתי הצעות החוק, אדוני היושב-ראש, כמובן שאנחנו תומכים במתן מענקים ובסיוע, בין אם זה מענק נוסף ובין אם זה הוצאות קבועות, ובמיוחד הארנונה, שמכבידה מאוד על העסקים האלה. יש לנו כמה הסתייגויות, כבוד סגן השר, במיוחד בעניין העסקים החדשים, שעוד פעם מזניחים אותם ולא נותנים להם מענקים, וגם בעניין העובדים בגילים 18 20, שלמרות שהם בחל"ת ולא עובדים הם לא מקבלים מענקי אבטלה. את הדברים האלה נעלה בוועדת הכספים לקראת קריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אחמד, במסגרת האהבה הנכזבת כמה מילים. מרגישים במערת הנטיפים. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת,

שישובו לכנסת ואלה שיבקרו בה כמבקרים, הנושא שהעלה חברי חבר הכנסת סעדי, הוא נושא סופר-חשוב. אנחנו מוצפים בקריאות של נבחנים, אנשים שנרשמו לבחינת הסיום ברפואה ב-18 בינואר. לפני שבוע ענה לי פרופ' יציב שהבחינה תתקיים, אבל עכשיו יש דיון של קבינט הקורונה, ומדברים על סגר אולי לשבועיים, בין עשרה ימים לשבועיים, אז זה יחצה את ה-18. לכן פניתי לפני שעה קלה לשר הבריאות יולי אדלשטיין, וגם לפרופ' יציב, בבקשה שיחריגו את הנבחנים האלו, כי מדובר באנשים שהשקיעו ולמדו, ואפשר בהחלט לקיים את הבחינה. לפני שבוע יציב אמר לי: הבחינה מתקיימת, כמו שאמרתי וכמו שאמר אוסאמה, אבל נקווה לטוב. אתמול הייתה הפגנת מסעדנים כאן. חבריי ברשימה המשותפת ואני השתתפנו בה, אוסאמה, אתמול, כפי שעשינו לפני שבועיים-שלושה.

מסעדנים, בעלי אולמות, עסקים קטנים שקורסים. הנושא הזה מעסיק אותנו רבות בוועדת הכספים. זה אולי אחד הנושאים שמטרידים מאוד את חברי ועדת הכספים, אופוזיציה וקואליציה כאחת. לכן, צריך לעשות הכול כדי להקשיב למצוקה של העסקים הקורסים האלה. עכשיו יש נושא שהעלתה אותו חברת הכנסת סונדוס סאלח בפני שרת התחבורה מירי רגב, היא שלחה לה מכתב, ואני שוחחתי עם השרה בנושא הזה, לגבי מורי הנהיגה. למוניות מותר עם שני נוסעים במונית, למה למורי נהיגה אסור? יכולים להיות המורה והתלמיד, ואפשר גם לעשות אמצעים כדי לכבד ולמלא אחרי הוראות משרד הבריאות. הם מרגישים מאוד מאוד מקופחים, ולדעתי צריך להחריג גם את מורי הנהיגה. המון זמן הם מושבתים, והגיע הזמן גם להטות אוזן לדרישה הזאת.

חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

שמעתי שהרב פרץ פורש,

אני רוצה להגיד דבר אחד, אפרופו בחירות: הציבור הדתי לאומי,

לא צריך יותר מדי מפלגות: מפלגות של דתיים, והערבים גם כן תכף מפוצלים. הדתיים הלאומיים, יש לכם בית,

שזה הבית היחידי, לשם כולם צריכים להתקבץ ולחזור הביתה. לא צריך יותר מדי מפלגות, לא צריך ליכוד ב', בלי להזכיר שמות. בליכוד יש כשבעה או שמונה ח"כים שבאים מהיהדות הציונית, ושם צריך להיות הבית. אנחנו צריכים ללכת כולנו ביחד, כדי שסוף-כל-סוף נסיים את הבחירות האלה עם תוצאה ברורה: שראש הממשלה יהיה בנימין נתניהו. כל ההפרדות האלה, כל מפלגות אנטי-ביבי, זה גורם בעצם להתפוצצות פוליטית. אנחנו לא רואים מצב שאנחנו מצליחים להקים פה ממשלה כמו שצריך. המצב שהיה לא צריך לחזור שוב. הליכוד היא מפלגה חזקה וגדולה והיא צריכה להמשיך להיות ככה. אני קורא לכל הדתיים הלאומיים בישראל, גם בגולן, גם ביהודה ושומרון ובשאר חלקי הארץ, להצטרף אלינו. כמו שאני חובש כיפה סרוגה, יש איתי עוד חברים בליכוד: חבר הכנסת אריאל קלנר, השר יולי אדלשטיין, חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת שלמה קרעי, חבר הכנסת שבח שטרן, חברתי חברת הכנסת

אני חושב שהמבנה הזה מראה לכולם. אני קורא לאזרחים ששומעים אותי כרגע: זה הבית שלכם, כמו שאנחנו בחרנו את הבית שלנו בליכוד, שם כולם יכולים להתאחד. כל ישראל הציונים, הבית שלכם זה הליכוד.

תודה רבה לחבר הכנסת ואטורי. אני מזמין את סגן השר יצחק כהן לסכם, לפני שנעבור להצבעה על שתי הצעות החוק,

אאפשר למי שמקומו למעלה ורוצה להצביע מכאן להצביע. אין שום בעיה. אדוני היושב-ראש, גם לממשלה יש את תיקון מס' 4, לגבי החקלאים. השאלה, זה מוצמד לחוק הזה או לחוק הקודם? זה מוצמד לחוק הזה, לפחות זה מה שכתוב לי. זה היה צריך להיות מוצמד לחוק הקודם. הבקשה הייתה הצמדה לחוק הזה. בחוק הבא אני אציג את זה, ונמזג את זה בוועדת הכספים. תודה.

מיקי לוי,

ההסכם הקואליציוני ההזוי הזה שרקח, אני לא מבין מי הגה את זה, להעביר את הרשות לניצולי השואה, שזאת אקס-טריטוריה, שזאת מין חממה שנמצאת במקום, מטופלת טוב, אתה מכיר את זה היטב. כולנו מכירים. כן, טלי. לקחת את זה, בהסכם קואליציוני, זו לא רשות החברות, זה לא מפעל, זו הרשות לסיוע לניצולי שואה, עם תקציב של 5.5 מיליארד, ולהעביר אותה למשרד, שכמו שאתה אומר, אני לא בטוח שהוא יישאר, כי הוא כבר מתפרק, כי השרה כבר התפטרה. עשינו הכול לעצור את התהליך הזה. גם אתם בוועדת הכספים קיימתם דיון מאוד סוער ומרגש עם הניצולים. אגב, זו לא פעם ראשונה, ניסו בעבר כמה פעמים, אתה יודע. היינו אז ביחד בדיון. הינה, אלעזר. אלעזר כתב מכתב חריף כשהוא ראה את ההסכם הקואליציוני. לצערי הוא לא נענה. הפוך, אמרו לו: על מה אתה מדבר?

המצב כרגע הוא שנציב שירות המדינה, ששוחחתי איתו, עוצר את התהליך במטרה, בעזרת השם, להחזיר עטרה ליושנה. זו גם הייתה הבקשה של הניצולים. ראית, הם דומעים, ניצולים שנמצאים בחרדה. התהליך הזה: א.

בשלב השני נחזיר בחזרה את מה שנעשה בינתיים, כן? אז בעזרת השם, תודה לך, אדוני.

תודה לכם. תודה לכולם.

חבריי חברי הכנסת, בגלל שיש פה תמיכה מקיר לקיר בנושא של החוק הקודם, אני מבקש להצביע בעד. אנחנו נעבור אחר כך לחוק השני. מיקי וטלי, אני מבקש להעביר את זה לוועדת הכספים, לקיים שם דיונים ענייניים ומהירים, להחזיר את זה חזרה לפה לקריאה שנייה ושלישית ובא לציון גואל.

תודה רבה לסגן השר כהן. אם כן, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת. מי שמקומו למעלה יוכל להצביע מכאן, אין שום בעיה, רק נא לשבת כדי שאפשר יהיה לראות בצורה מסודרת מי הצביע.

אם

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לשתי הצבעות, אחת אחרי השנייה.

על הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

18 והוראת שעה), התשע"ו 2016 (תיקון), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה, הצעת החוק הממשלתית. הצבעה.

להעביר את הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

התשע"ו 2016 (תיקון), התשפ"א 2021,

אני תכף אוסיף את הקולות. אני מוסיף את חברי הכנסת ארבל, בוסו, טייב, אזולאי, מלכיאלי ואטורי, פלוסקוב, אבוטבול, שטרית. כל השאר הצביעו ממקומותיהם,

אז אני מוסיף תשעה קולות. בסך הכול יש לנו 16 בעד,

של חברי הכנסת אזולאי, בוסו, טייב, ארבל, מלכיאלי, ואטורי, אבוטבול, פלוסקוב וחברת הכנסת שטרית. בסך הכול עוד תשעה, וחבר הכנסת טיבי, אם כך עוד עשרה. אז יש לנו 16 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה, ותועבר אף היא לוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

חברות וחברי הכנסת, אני ביקשתי לדחות את הדברים לזכרו של השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר יהושע מצא, זכרו לברכה, מאחר שראוי שנקיים אותם בפורום יותר רחב. נכון.

אנחנו נעבור מכאן להצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021, לקריאה הראשונה. ההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה ויציג גם אותה סגן שר האוצר חברנו יצחק כהן.

אדוני היושב-ראש, הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021, מ/1386. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לדיונים שהתקיימו בנושא בוועדת הכספים ועל מנת להקל על מעסיקים בענף החקלאות, אני חושב שאת החוק הזה היה צריך להצמיד לזה של קטי,

מוצע להאריך את הפטור הקיים בענף החקלאות על היטל עובדים זרים עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק מתואמת עם משרד החקלאות, ועלותה כ-140 מיליון ש"ח בשנה. אתמול אישרה הממשלה קיצוץ רוחבי לצורך מימון העלות בהתאם לחוק יסודות התקציב. אבקש מחבריי חברי הכנסת להצביע בעד ולהעביר אותה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני עובר לרשימת הדוברים: חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, איננה, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר, חבר הכנסת יוסף טייב, מוותר, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חברת הכנסת תמר זנדברג,

אם כך, חברות וחברי כנסת, אנחנו יכולים לעבור להצבעה, בהנחה שסגן השר לא מבקש לסכם. אז אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א 2021, בקריאה הראשונה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)

(תיקון מס' 4), התשפ"א 2021,

אני אוסיף כמובן את השמות של מי שנמצאים כאן, ואחר כך אעביר את שרביט ניהול הישיבה לחבר הכנסת טיבי. אני מוסיף את חברי הכנסת ארבל,

מלכיאלי,

שטרית וגם את חברתנו חברת הכנסת מטי יוגב. אם כך, אנחנו שוב בתשעה,

חבר הכנסת טיבי, אתה רוצה שנוסיף גם אותך להצבעה?

בצירוף קולו של חבר הכנסת טיבי. אין מתנגדים, אין נמנעים.

קובע שהצעת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, שהחזירה ועדת הכלכלה.

תודה רבה. הצעת החוק של חברת הכנסת טלי פלוסקוב, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 222), התשפ"א 2021, לשנייה ושלישית. חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בפעם השלישית, במקום יושב-ראש הוועדה. בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני רוצה לברך אותך על חזרתך לתפקיד של סגן יושב-ראש הכנסת. הייתה תקופה קשה. אם אתה זוכר, בכנסת העשרים אנחנו עבדנו ביחד.

הייתה תקופה קשה, לא קל, אבל חזרנו. שיהיה לך בהצלחה. אני לא יודעת כמה יצא לך עוד לנהל דיונים, אבל בכל אופן.

נראה לי שאתה סובל, אחמד.

טוב, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שאני הולכת להציג בפניכם מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות היא הצעת חוק פרטית של קבוצת חברי כנסת בהובלתו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אבל לפני שאני מציגה את החוק,

כמה דקות שקט כי אני הולכת לדבר על דברים מאוד רגישים. ולמה אני אומרת את זה? כי מי שמקשיב עכשיו לדיון זאת אימא של בחור שכולנו מכירים, בחור מנהריה. אתה זוכרים את המקרה הזה של בחור שהציל משפחה ונסחף, לצערי הרב? זה היה מוטי בן שבת, בחור שבעצם הקריב את חייו כדי להציל חיים של אחרים. הוא היה בן 38, אבא לבת שמונה חמודה, מקסימה. הוא לא גיבור נהריה בעיניי, הוא גיבור של מדינה שלמה. הוא שילם בחייו לאחר שטבע בהצפות בנהריה. מוטי סייע לאזרחים שנתקעו עם רכבם בהצפות בעיר הצפונית, אך בסופו של דבר כוחו של מוטי לא עמד, והוא נסחף בזרם השוצף ומצא את מותו. חוה היקרה, אני בטוחה שאת רואה אותנו ושומעת אותנו. אני רוצה להגיד לך שוב את מה שאמרתי לך בדיון בוועדה: את גידלת ילד לתפארת מדינת ישראל. את יכולה להיות גאה בו, כי הוא לא חשב פעמיים לפני שיצא להציל חיים של בני אדם.

הוא לא היה בעבודה, אף אחד לא חייב אותו, לא אמרו לו שהולכים לשלם לו מיליונים, אבל הוא יצא להציל בני אדם, והוא הציל אותם אבל לא חזר אלינו. אני אספר לכם עוד מקרה. גבה האגם בזיקים, מיכאל בן זיקרי. כן, הינה, בדיוק המקרה שאני רוצה לספר. גבה האגם בזיקים את חייו של מיכאל בן זיקרי, בן 45, הגיבור של המדינה, המלאך שהציל ארבעה בני משפחה מחורה ולא הצליח לשרוד בתוך המים הארורים. הוא הותיר אחריו שלושה ילדים ואישה מנישואים שניים. למוטי ולמיכאל, ויש עוד כמה מקרים כאלה, לאנשים האלה היה לב גדול, לב ענק, ברגע ובמצב שאדם היה בצרה הם היו הראשונים להושיט יד. אני לא מכירה לא את האחד ולא את השני, אבל אני בטוחה שהאנשים האלה הם פשוט אנשים עם לב, כמו שאמרתי לכם,

בלי לעשות חשבון לשום דבר. ואני בטוחה שאם מישהו לצידם היה זקוק לעזרה הם היו תמיד הראשונים שהיו יוצאים לעזור לו. עכשיו לצורך העניין, לתוכן החוק. אני בעצם מתכבדת להביא בפניכם לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 222), התשפ"א 2021. הצעה זו, כפי שאמרתי, היא הצעת חוק פרטית של קבוצת חברי כנסת ובראשם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, ומטרתה להעניק הטבות שונות במקרים שבהם אדם נפטר או נפגע כשביצע את חובתו שבחוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח 1998, כלומר לא עמד מנגד אלא הושיט עזרה, בן אדם שלא נשאר אדיש אלא יצא להציל חיים. כיום יש במקרים אלה זכאות לגמלאות מסוימות לנפגע, ובמקרה של אדם שנפטר בנסיבות האמורות,

לילד או לאדם אחר שהיה תלוי בו, מכוח ביטוח מתנדבים, לפי פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995. ואולם, הזכאות לגמלאות אלה אינה חלה על הוריו של הנפטר ולא תמיד היא מהווה מענה מספק כדי לבטא את ההכרה וההערכה המגיעות למי שעושה מעשה גבורה מעין זה.

מוצע להסמיך את שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה, להעניק מענק, תגמול או הטבות לבן משפחתו של מי שנפטר לאחר שסייע בהצלתו של אדם אחר,

להוריו ולבן משפחה אחר שיקבע השר. כמו כן, יוכלו השרים כאמור, באישור הוועדה, לקבוע כי תינתן זכאות למענקים, לתגמולים או להטבות גם למי שנפגע עקב הושטת עזרה להצלת אדם אחר. בנוסף, מוצע להסמיך את השר לקבוע במידת הצורך כי אותם מענקים, תגמולים או הטבות לא יהוו הכנסה לעניינים מסוימים או כי הם לא ימנעו קבלת גמלאות כפל. הסמכה זו תאפשר, אם ייעשה בה שימוש, למנוע פגיעה בזכאות לגמלאות אחרות, ובמיוחד לכאלה התלויות במבחן הכנסה עקב קבלת התשלומים שייקבעו בתקנות. להזכירכם, הגשתי רוויזיה כשפתאום חשבנו שיכול להיות, וזה בזכותה של היועצת המשפטית של הוועדה, נעה בן שבת,

ואני כל כך מעריכה את המקצועיות שלך,

כי אם לא היית מפנה את תשומת ליבנו לנושא הזה, היינו מפספסים, שאם ההורים או מי שזכאי להטבה הזאת או למענק הזה היה מקבל השלמת הכנסה, היו מנכים לו מהשלמת ההכנסה את מה שבעצם רצינו לתת לו כדי לחזק את המשפחה, וזה כמובן דבר שעצרנו והכנסנו תיקון לחקיקה. החוק יחול רטרואקטיבית לעניין ההכרה במתנדבים, כך שיוכרו גם מי שנפטרו או נפגעו החל מ-1 בינואר 2018 ועד ליום התחילה אך לא תהיה זכאות לתשלום עבור התקופה שלפני יום התחילה. מדובר בהצעת חוק חשובה, שמבטאת את ההכרה הלאומית בגבורתם של מי שקיפחו את חייהם או נפגעו תוך הושטת עזרה לאדם אחר הנמצא בסכנה לחייו ואת חשיבות ערך הערבות ההדדית בחברה הישראלית. זה כל כך חסר לנו היום, זה כל כך חסר לנו, לכן היה לנו מאוד חשוב להעביר את הצעת החוק, למרות שאנחנו כבר יצאנו לפגרת בחירות. אני רוצה להודות לכל אלה, וליושב-ראש הכנסת יריב לוין, שכן מצא את הדרך להכניס את הצעת החוק הזו לסדר-היום כדי שנעביר אותה.

הצעת החוק הזו אושרה בוועדה פה אחד, אין לה הסתייגויות ואני מבקשת מהכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית בנוסח שאישרה הוועדה. לפני שאני יורדת מהדוכן אני שוב ושוב רוצה להודות ליוזמים, וזו קבוצה מאוד גדולה של חברי כנסת, בכלל על החשיבה. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה ענת כהן וליועצת המשפטית, שמלווה אותנו בחוקים כל כך חשובים.

לא חשובים פה 100,000 שקל, 150,000 שקל שאנחנו נעניק למשפחה. חשובה פה ההערכה. כשאתמול חיבקתי את אימא של מוטי, חוה, אני חיבקתי ואמרתי לה: זה לא חיבוק רק שלי, בעיניי זה חיבוק של כל אחד שנמצא בבית הזה. אנחנו באמת מוקירים אותך,

על זה שחינכת ילד כזה, לתפארת מדינת ישראל.

חוקים כאלה, כמה שיותר שיהיו לנו בכנסת הזאת, ואני מבינה שלא תהיה פה לא קואליציה ולא אופוזיציה אלא כולנו לטובת דבר אחד: עם ישראל. תודה רבה. וכמובן, אני מבקשת מכולם להצביע על החוק הזה.

תודה רבה. אין ספק שמדובר בהצעת חוק ראויה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אתה רוצה לדבר?

אולי אחרי ההצבעה אתה תודה? מה רציתי לומר? גם אני אחד היוזמים, גם אוסאמה. הכול מותנה. זה אהבת חינם. פעם על אהבה נכזבת, עכשיו על אהבת חינם. היום הפכת לרומנטיקן.

פה יש הקרבה, כמו מיכאל בן זיקרי,

משהו אצילי,

אני הייתי יחד עם חברי משה ארבל ושר הדתות בבית המשפחה,

להצעת החוק, שהיא לשנייה ושלישית, לא הוגשו הסתייגויות, אין בקשות דיבור, ועל כן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. אני רוצה להסביר: מי שבעד,

נגד. ראש הממשלה. אלה שמצביעים מהאולם, אני אקרא את השמות שלהם: משה ארבל, טלי פלוסקוב, קטי, מה שם המשפחה שלך, קטי שטרית. חבל, עד עכשיו היית אוהב, לא. התכוונתי לשאול את מטי מה שם המשפחה שלה כי זה מבלבל,

ינון אזולאי, אבוטבול,

ואטורי, חבר הכנסת בוסו, השותף שלי להצעת חוק לנבחנים, למתמחים במשפטים, הלוואי שנביא את זה ונצביע על זה. הבטיחו שיביאו את זה. איפה, למה זה לא, טייב, כל הכבוד, ומלכיאלי. סעיפים 1 3 נתקבלו. 16 בסך הכול בעד, אין מתנגדים. הבנת, משה ארבל?

עדיין הכול מותנה. בקריאה שנייה זה התקבל, אישור הצבעה. אנחנו עוברים, רבותיי, לקריאה שלישית.

לא לרדת עד שאנחנו מקבלים הסכמה לגבי המתמחים. מי שמצביע בעד,

כמובן. הקריאה השנייה. עכשיו הצבענו פה, אני הצבעתי. עכשיו שמות לפרוטוקול: הראשונה קטי שטרית, משה ארבל, טלי פלוסקוב, חברת הכנסת יוגב, חבר הכנסת אזולאי, ואטורי, אבוטבול,

מלכיאלי, טייב, חבר הכנסת מלכיאלי, אתה רואה מה זה יושב-ראש?

אני מתחרה בכם, מי יכול לדעת את השמות האלה בכנסת כזאת, שהחילופים בה הם כל שני וחמישי. זו הכנסת שמספר הנשבעים בה, הנשבעים אמונים, הוא שיא. חוק הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 222),

17, לפי מזכירת הכנסת,

ועדת הסכמות, קודם: ההחלטה עברה בקריאה שלישית, ולכן הצעת החוק עברה. יש לך מה לומר? מלכיאלי, בבקשה, אתה היוזם, אתה היוזם. אחמד, עד שהוא עולה. מה רצית לומר, חברת הכנסת? ועדת ההסכמות החליטה שמעבירים את החוק של, המתמחים. שלי ושל בוסו. בני גנץ, כשר משפטים, לא הייתה לו התנגדות שזה יעבור ממשלתית. אז בבקשה, להעביר את זה ממשלתית ביום ראשון. אנחנו קוראים פה לכולם להעביר את זה ממשלתית ביום ראשון. מה תעשי בפעם הבאה, גם תעבירי? את מה? עוד פעם מתמחים יבואו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. יש עתיד מתנגדת? מיקי, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לומר לך,

גם יושב-ראש הכנסת, שאני העברתי לא מעט חוקים בכנסת ישראל, והחוק הזה הוא חוק שאני מתרגש לעמוד כאן ולהעביר אותו בקריאה השלישית. צופה בנו עכשיו גב' חוה בן שבת. אבוטבול, יש לי הכבוד לחתום על הצעת החוק שלך ואני שותף שלך. בהחלט. חוה בן שבת צופה בנו עכשיו, משפחת בן זיקרי צופה בנו עכשיו, וכנסת ישראל העבירה חוק. ואני רוצה באמת לומר כאן ליושב-ראש הכנסת, ידידי יריב לוין, מגיעה לו תודה על שאפשר. שלולא התמיכה שלך, מהטרומית ועד הקריאה השלישית, החוק הזה לא היה עובר. באמת, זה לא מובן מאליו. מהרגע הראשון שדיברתי איתך אתה תמכת בחוק, ואילולא באמת התמיכה שלך, באתי להגיד לך פה תודה רבה בשמי, בשם התומכים ובשם המשפחות. זה לא מובן מאליו ותודה רבה.

והיוזמים. אני רוצה לומר תודה רבה גם ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חיים כץ, ולטלי, שעשתה מלאכת מחשבת, בחוק הזה היו המון המון שאלות, ובחוכמה רבה, באמת בפיקחות גדולה, בדקות האחרונות שנותרו לנו אתמול עשית באמת את הלא-יאומן, והחיבוק שלך לגב' בן שבת, אני חושב שכולם ראו באמת כמה התחברת לחוק הזה. באמת, להודות לך. אני רוצה להודות לעו"ד שחר בקשי, שהציע לי את ההצעה הזאת בשבעה של מוטי בן שבת, וזה ככה התפתח עם הזמן,

לומר לו תודה רבה, למנהלת הוועדה ענת כהן, ליועצת המשפטית, לגב' בן שבת, לשמרית,

שבאמת עבדתן שעות נוספות אל תוך הלילה במהירות ובזמן, באמת, הכנסת לא רגילה לכזאת מהירות, להביא הצעת חוק טובה ויעילה. יש כמה עיתונאים שישבו על החוק הזה ופרסמו ועמדו על זה כל הזמן: לליאת רון, שמלווה את החוק הזה ואת המשפחה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, לעודד הרוש, לזאב קם, ליערה זרד, לליאור קינן ולדפנה ליאל, שמלווים את החוק הזה בפרסום כל הזמן, וזה היה חשוב שהחוק הזה יעבור. הם ליוו את המשפחה בכל הנקודות. אני רוצה להודות למנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגל, שאמר בוועדה שהוא יודע להביא תקנות תוך חודש לוועדה על מנת שהמשפחות כבר ידעו שהכנסת העשרים-ושלוש סיימה עם דבר טוב מאוד, ולעו"ד ומגשר עקיבא חופי, היועץ שלי, שעזר לי בכל נושא הליווי של החוק. תודה רבה לכולם וליוזמים. תודה רבה.

וגם למצביעים. לכל מי שתמך, לרבות יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה. מגיעה הרבה תודה ליושב-ראש הכנסת, שקיצר הליכים, דחף, מההצעה הטרומית עד לשנייה ושלישית. אחרת זה לא היה עובר היום. כל הכבוד, אדוני היושב-ראש. קטי, בהקשר למה שהצעת, חבל שחבר הכנסת בוסו, שותפי להצעת חוק המתמחים,

אני קורא לשר המשפטים גנץ, שר המשפטים גנץ,

הצעה ממשלתית או לאשר את שלנו ביום ראשון. אנחנו מוותרים לו, שיביא הצעה ממשלתית באותו נוסח כדי לסיים את הנושא. אדוני היושב-ראש, כשלמדתי משפטים אימא שלי אמרה לי: תעשה משהו יצרני. למה משפטים? הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת הדינמי, חבר הכנסת איתן גינזבורג. שיעזור לנו, אני מקווה שיושב-ראש ועדת הכנסת יעזור לנו מול שר המשפטים החדש. אומנם שר משפטים חדש, אבל בכל זאת,

גם שר, הוא שר משפטים וגם חליפי במשרה אחרת.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הבמה כולה שלך. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. חברי כנסת, כנסת נכבדה, אני מבקש להודיע על חילופי אישים בוועדות הבאות מטעם סיעת כחול לבן: בוועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חברת הכנסת מיכל וונש תכהן חברת הכנסת הילה שי וזאן. בוועדת המדע והטכנולוגיה תכהן חברת הכנסת יעל רון בן משה במקום הפנוי לסיעת כחול לבן. תודה רבה. ואני מודה לך מאוד. זה דרמטי, אבל תודה. חשבתי כך. חיכיתי לראות מה, זה דרמטי אבל באהבה.

הכול באהבה.

[מס' מ/1372,

נספחות.] אנחנו עוברים להצעת חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מתקני גז (נגיף הקורונה החדש), בקריאה שנייה ושלישית. היא קיבלה פטור מחובת הנחה. חבר הכנסת ינון אזולאי בשם יו"ר הוועדה,

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, סגן השר, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד, בשם יושב-ראש ועדת הכלכלה ידידנו חבר הכנסת יעקב מרגי להציג בפניכם את הצעת חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מתקני גז (נגיף הקורונה החדש), 2021, לקריאה השנייה והשלישית. הצעת החוק הזאת, שיזמה הממשלה, נועדה לטפל במקרים שבהם נדרשת דחיית ביצוע בדיקה של מתקני גז ביתיים למועד מאוחר מזה הקבוע לפי חוק בשל נסיבות הקשורות בהתפשטות הקורונה. אני אגיד את זה בקצרה. הצעת החוק הזאת בעצם נועדה, כמו כל הצעת חוק של דחיית מועדים בשל נגיף הקורונה, היום בחוק, אחת לחמש שנים צריך לעשות בדיקה ביתית בבדיקת הגז לשם בטיחות של הדיירים, בטיחות של הסובבים אותנו. לכן, הצעת החוק הזאת באה ואומרת שבשל נגיף הקורונה, אנחנו יודעים שיש בידודים, יש חשש של אותו ספק להגיע ולהיכנס לבית משום שהוא עלול, אולי, להידבק, גם אנשים בתוך הבית,

חוששים להכניס אנשים אחרים, לצערנו, בשל נגיף הקורונה, כי אף אחד לא יודע את מי הוא מכניס לבית. אנחנו כולנו מתפללים,

שיום אחרי הקורונה כולנו נוכל לחזור ולעשות איזושהי מימונה, שכולם יבואו אחד לשני,

כרגע בשל כך הצעת החוק באה ודוחה זאת, כל עוד יש נגיף הקורונה, בחודשיים. זה מתייחס גם לחוק שיפקע ביוני 2020 וגם לחוק החדש שייכנס, חוק הגז החדש. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם לאשר אותה בקריאה שנייה ושלישית. אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת יעקב מרגי, שמנהל את הוועדה כל הזמן,

בכל שעה, ביד רמה. הוא חברי לסיעה.

זה כמו כל חברי התנועה שלי,

שאנחנו גאים בה, למנהלת לשכתו פנינה איפרגן, ליועץ המשפטי איתי עצמון וצוותו, תודה רבה לכם, למנהלת הוועדה ד"ר עידית חנוכה וצוותה, לחן בר יוסף, ראש מינהל הגז, ולכל צוות הלשכה של חבר הכנסת יעקב מרגי. אני רוצה להודות לכם גם, חברים, על תמיכתכם. אני מאמין שתעשו זאת במהרה.

תודה רבה. כנ"ל הצעה זאת, שהיא בקריאה שנייה ושלישית, אין לה הסתייגויות ואין בקשות דיבור. ועל כן, רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. מי שבמקומו יצביע דרך המסך,

אנחנו נוסיף אותו. בבקשה. סעיפים 1 3 נתקבלו.

יוגב, אבוטבול, טלי, ואטורי, ארבל, סגן השר, השר לשעבר. הצבעתי. אה, הצבעת. רק רציתי להגיד לך שלום.

הוא כהן, אתה יכול לשים אותו כשני קולות. שמונה פלוס חמישה. 13 בקריאה שנייה, רבותיי, בעד. זה התקבל בקריאה שנייה. עכשיו אנחנו עוברים לקריאה שלישית. מי שבעד, זה בעד. חשוב להבהיר את זה. מי שבעד, זה ירוק במסך. מי שנגד, זה אדום במסך. חוק דחיית מועדים לביצוע בדיקות של מתקני גז (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התשפ"א 2021, נתקבל.

איך ההרגשה להצביע בפעם הרביעית? ינון, אבוטבול, בוסו,